טוב, שלום. אנחנו ממשיכים את ישיבות הוועדה.

אני לא אתנצל על כל מה שקרה כי אין לי כבר כוח להתנצל.

שלום לחבריי, חברי הכנסת.